על סדר-היום: הארכת הפטור על ניכוי הוצאות הנפקה בפקודת מס הכנסה. אישרנו לפני שלוש שנים את הפטור. אנו חושבים שזה חלק מהעניין, במיוחד לעת הזו. אנו מבקשים להאריך את הפטור על ניכוי הוצאות הנפקה. אילן פלטו, בבקשה. תודה. אילן פלטו, מנכ"ל איגוד החברות הציבוריות. כפי שאמרת, לפני שלוש שנים אושרה הכרה בהוצאות הנפקה בתמיכה מסיבית של היושב-ראש הוועדה ובאישור ובתמיכת רשות המיסים ומשרד האוצר. אני חושב שההשפעה של זה היא מאוד חיובית.

בשנים האחרונות ובמיוחד השנה יש גידול בהיקף ההנפקות בבורסה בתל אביב. כמובן איני יכול לומר שרק בגלל הכרה בהוצאות כי הנפקות בבורסה הן תולדה של הרבה פרמטרים וגורמים אבל גם היא עוזרת ותומכת בנושא. מבחינת העלויות, עשינו אומדן כמובן, מאוד קשה לעשות אומדן מה העלות למשק בנושא. לפי הערכות שלנו, מדובר בסדר גודל של השפעה ישירה של 30 מיליון שקל בשנה. גזרנו מהיקף ההנפקות והערכה, כמה הוצאות ושיעור המס וכל מה שקשור בזה, אבל לדעתי, ברמה הכללית, כיוון שמדובר בעוד הנפקות ובעוד חברות ובעוד פעילות בבורסה בעוד מס רווחי הון, שרשות המיסים גובה מפעילות בבורסה, להערכתי בשורה התחתונה לא מדובר בכלל בעלות ואולי אפילו בתוספת הכנסות למדינה. כמובן אין לי הנתון הספציפי הזה. אני מניח שאם תבקשו כמה הכנסות, מרשות המיסים, יש גידול כמעט בטוח השנה מההכנסות האלה. לכן אני מבקש להאריך את זה - אם היה אפשר לעשות את זה הוראה קבועה

גם אם ההארכה היא לעוד שלוש או חמש שנים, נשמח מאוד. אסור בשעה הזאת לפגוע בפעילות הכלכלית במשק. זה יהיה סוג של העלאת מיסים בשעה הזאת. תודה. מיקי לוי.

הוא לקח לי כמעט את כל הפתיח ולכן אצטמצם. נכון שבפעם הקודמת היה לנו קשה לעשות את העניין הזה, אבל היו זמנים אחרים. עת קורונה היא. לכן אני מבקש להמשיך את הוראת השעה ולהכיר בהוצאות ההנפקה לחברות בבורסה. אנחנו מעוניינים בהנפקה בבורסה כדי להחיות את הבורסה ולהגדיל את ההשקעות בה. מדינת ישראל מקבלת מיסים מההשקעות בבורסה, מהרווחים. הכסף הזה הוא יחסית קטן. זה לא הזמן להטיל מיסים. יש לעודד את המשק ולא להגביל אותו. זה סוג של מס. נכון שהוא לא מס ישיר אלא מס עקיף, אבל אם אנו רוצים לעת הזו, לשנתיים שלוש הקרובות, לתת למשק לפרוח - אסור להטיל מיסים באשר הם. אני נגד זה. בפעם הקודמת אמרתי: שלוש שנים נראה לי בסדר. נלחמנו על זה.

היינו בעת רגילה לא הייתי כל כך מהר אומר: בואו נאריך וכו'. לכן כאמור בתקופה של משבר כלכלי כזה חריף וחוסר ודאות מתמשך ומשתק, אני מבקש מהועדה, מחברה, מרשות המיסים אני מבקש שלוש שנים פטור. המשק לא יתאושש בשנתיים הקרובות, והלוואי שאתבדה. לכן סוג כזה של הכרה בהוצאות הנפקה של חברות בבורסה הוא לא מס ישיר אלא עקיף. אני מבקש לפטור את זה כדי לעודד את ההנפקות. אני מבקש

לתמוך במהלך הזה. זה מהלך נכון. אני לא לוביסט של אף חברה כזו או אחרת. אני חושב שהדבר הזה נדרש כדי להמשיך ולהחיות את הבורסה, ושמדינת ישראל הלוואי תיקח את המיסים מהרווחים בבורסה. בהצלחה.

גיא, רשות המיסים. אנו מודעים לזה שזה לא הזמן הטוב ביותר להתנגד להטבות מס יש משבר וכולם פיתחו סוג של התמכרות להמשך הדברים האלה, אבל כן נציג את העלות של המשך מתן ההטבה. לטעמי, אחד הדברים שהוועדה צריכה להתמקד בהם, והשר כמובן, זה שאלה פשוטה, האם ללא ההטבה הזאת יש בעיה בהנפקות,

ניתנת ההטבה, זה משחרר חסם ויש הנפקות. יש לנו נתונים על זה. ב-2016 היו שלוש חברות שהנפיקו מניות. ב-2017 זה קפץ ל-14. ב-2017 קפץ ל-14 חברות. כמה יש היום? אומר שיש הטבה קיימת קבועה לחברות תעשייתיות. הוראת השעה ניתנה לכל חברה שמנפיקה. זו התוספת. מה זה חברה תעשייתית? שהפעילות שלה היא ייצורית? לא הכנת אריזות ודברים כאלה. השוק יודע מצוין מה חברה תעשייתית ומה לא. יש הגדרה? פעילות ייצורית.

שלומי פיליפ, רשות המיסים. אני מנהל מחלקת עלויות חקיקה ברשות. אילן, צר לי לסתור אותך בשני דברים. אחת, מספר החברות שהנפיקו בשנים האחרונות. בשנת 2017 זו השנה שקדמה לחקיקה

בשנה זו, לפי נתוני הבורסה לניירות ערך בתל אביב הונפקו מניות של 243 חברות. בשנת 2018 170. אני מדבר על סך כל ההנפקות של כל החברות, ו-187 ב-2019. כלומר 243, 170, 187, ועד היום ב-2020 229. זה קצת מתקרב לסדרי הגודל של 2017. כלומר ההטבה הזו לא היא זו שהביאה לגידול במספר החברות. אתה לא יכול לדעת. יש גידול. אני משער שהגידול במספר החברות שהנפקיו החל מ-2017 ולא החל מ-2018, שזו השנה שהחוק

זה בגלל השינויים שנעשו מבחינה רגולטורית וההקלות הרגולטוריות שביצעו רשות ניירות ערך, הבורסה לניירות ערך עצמה שהקלה בדברים כאלה ואחרים. זה מה שהביא את הגידול היפה החל משנת 2017. לעניין העלות, החישוב שלנו אנחנו די מוגבלים, כי החברות מגישות בדיליי את הדוחות הכספיים לצורכי מס. אז אם אנחנו היום ב-2018, חברות גדולות בורסאיות לא הגישו את הדוחות של 2019. יש הדוחות של 2018. מגזרת הנתונים שלהם אנחנו יכולים לומר שהמקסימום של העלות זה 100 מיליון שקל לשנה, אבל זו לא העלות הריאלית כי יש חברות שהגישו את הדוחות ואז אנחנו נתאים בהתאם את העלות, אבל העלות המקסימלית נכון לעכשיו היא 100 מיליון שקל לשנה. לגבי כל החברות שהנפיקו בשנים 2018, 2019 ו-2020, ממוצע לאורך כל השנים האלה - - - זאת התוצאה. זו התוצאה הסופית, שנגזרת מהסכום כפול השיעור עלות ההנפקה, שיעור כזה או אחר. אם זו הנפקה משנית, אחוז יותר נמוך. אם זו הנפקה של מניות עלות יותר נמוכה.

שהחברה מרוויחה.

היא מפסידה - אני לא לוקח את העלות הזאת. כפי שאמרתי, אין לי כרגע הנתונים בפועל. לגבי החברות התעשייתיות, קיזזנו את השליש-שליש-שליש במהלך שלוש שנים, כלומר אם יש חברה תעשייתית שהנפיקה ב-2018, קיזזנו מהעלות את השליש מהעלות ב-2018 לגבי אותה חברה, כי בבסיס התקציב יש חוק שאומר שחוק עידוד תעשייה ומיסים, שמתיר לחברות האלה ממילא, בלי קשר לחוק הזה, לנכות את ההוצאות- - - 100 מיליון זה כולל? אם יש לי חברה ואני רוצה להנפיק אותה, אני יכול להנפיק בארץ וגם בניו יורק. בניו יורק יעלה לי כמו בארץ?

האם יש שם הכרה בהוצאות ההנפקה? זה מה שהוא שואל. ככל שהכספים מגיעים ממשקיעים חיצוניים לישראל, ההוצאה מוכרת בשוטף.

היא הוצאה לביצוע ההנפקה לחתמים, לרואי החשבון. זו ההוצאה. היא נגזרת בדרך כלל מההיקף הכולל של גיוס הון המניות בדרך כלל זה עם

ומה אומר שר האוצר? שהוא עושה צו? נעשה דיון אצלנו. הוא לא אמר את זה. הוא לא אמר שתעשו דיון אצלכם. נמצא את הדרך. אנחנו מבקשים שהשר ייתן צו כפי שאמרה הגברת מהרשות לניירות ערך. זה העיתוי, זה באמת כאילו אנחנו שמים מיסים חדשים, שלוש שנים זה מתנהל ככה. אני מבקש שזה יתנהל ככה. אני מביא את זה להצבעה. מי בעד הארכת הפטור על ניכוי הוצאות הנפקה בפקודת מס הכנסה ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד הארכת הפטור פה אחד הארכת הפטור אושרה.

זה גם טוב. אגף התקציבים, בבקשה. אני רוצה להמשיך את מה שנאמר על ידי רשות המיסים. אכן יש סימני שאלה לגבי האפקטיביות של הצעד הזה, האם הוא אכן הגדיל את היקף ההנפקות בבורסה. אנחנו לא בטוחים בכך. מעבר לכך, הארכת החוק יש לה עלות תקציבית, אובדן הכנסות של כ-100 מיליון שקלים. בשלב הזה אין מקור תקציבי. אז צריך לגייס 50 חברי כנסת. כל מה שנאמר קודם, התהליך הזה חוזר על עצמו. אתם חוזרים על זה כל הזמן. אתם חושבים שלא למדנו ליבה. אמרתם שזה לא מביא הנפקת חברות חדשות. אמרתם שזה לא מועיל, לא מוסיף כלום. אם זה לא מוסיף כלום, אני יודע שזה לא עולה כסף. הרי זאת הטענה. איך פתאום הגעתם ל-100 מיליון שקל? ואם הגעתם לזה, מעודד אותי שחייבים את זה, כי הפירוש, שיש חברות שמצטרפות לבורסה. אצלנו אומרים זה תרתי דסתרי. יש חברות שהנפיקו ונהנו מההטבה. היא אומרת שזה לא כמות החברות. תודה. אנחנו מודים לך. אנו סבורים שוודאי לעת הזו, אבל גם בזמן רגיל, יש לנו עניין לעודד את זה. זה התפקיד שלנו. אני מקווה שהשר יהיה גם בעניין הזה. אני חושב שלא אמרתם לו שאתם מקיימים דיונים. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:56.